בוקר טוב לכולם, היום יום רביעי, ד' טבת התשפ"ב, ה-8 בדצמבר 2021, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לפני שנעבור לרשימה עצמה אני חייב להגיד שאני מגיע לדיון הזה בתחושות לא נוחות. בקדנציה הנוכחית אישרנו רשימה אחת, ושוב אני מגלה שלוועדה יש שיקול דעת מאוד מוגבל וחלש.

מסיבה זו ביקשתי מחבר הכנסת בליאק להקים ועדת משנה לדיון בסוגיה. בשבוע הבא מתוכנן דיון של ועדת המשנה שתקום. איך תיקרא הוועדה? ועדת משנה לבחינת קריטריונים ותיקוני חקיקה. לא ייתכן שלוועדת הכספים אין שיקול דעת, ובמקרה כזה היא לא צריכה להיות מעורבת בתהליך הזה. אני מאוד מקווה שהדברים יבשילו לכדי שינוי חקיקה בנושא הזה. אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לתת את המסגרת של הדיון. בהתאם למה שאמר היושב-ראש, בדיון האחרון קיבלנו נוהל חדש בחודש ספטמבר. זהו נוהל חדש של הוועדה בהתאם לפסיקת בית המשפט בנושא "יחד-רמת השרון". בית המשפט קבע שבשלב אישור מוסדות הציבור מוקנה לשר האוצר שיקול דעת חלש לבחינת הפעילות של המוסדות שפועלים לקידום המטרות הציבוריות, ושיש למקד את שיקול הדעת בבחינת ההיבטים הטכניים והניהוליים בלי לערב שיקול דעת מהותי. בהתאם לכך נקבע שגם לוועדת הכספים יהיה שיקול דעת מוגבל בבואה לאשר את החלטת רשות המיסים, ושתפקידה של הוועדה מתמקד בקיום פיקוח פרלמנטרי על הפעילות התקינה של רשות המיסים והיא לא רשאית להפעיל שיקול דעת מהותי חזק כפי שהפעילה כשקבעה שפעילות העמותה שנויה במחלוקת ציבורית עמוקה. בהתאם לזה קיבלנו את הנוהל והנוהל בעצם אומר שחברי הוועדה רשאים לאשר את הרשימה או לבקש לא לאשר לצורך בדיקה מחודשת של המסכת העובדתית על ידי רשות המיסים, או אם מצאו שלא ניתן להסיק שמתקיימים בעמותה הקריטריונים שקיימים בחוזר. לשם כל הדברים הללו הוקמה ועדת המשנה שהיא ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לחוק מס הכנסת ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.

אני מזכיר שבדיון הקודם ביקשנו מנציגי רשות המיסים לעשות בדיקה נוספת לגבי עמותת "עד כאן" ואבקש לשמוע בהמשך הדיון אם יש התקדמות בנושא. העברנו גם חומרים נוספים, תחקיר אחרון חמור - - - גרוע - - - אשמח לדעת אם זה נכנס לחומרי הבדיקה.

נטל הבדיקה מוטל על רשות המיסים. נכון לגמרי, אנחנו העברנו להם את החומר. אבל אנחנו לא רוצים שהנושא הזה ייתקע, הוא חייב להיות מוכרע. ניר אורבך, בבקשה. בוקר טוב, תודה, אדוני היושב-ראש, כשעברנו על רשימת העמותות לאישור אז קפצו פה שתי עמותות שהפעילות שלהן מטרידה. הראשונה היא עמותת "כייאן" שיש לה גם פעולות מבורכות בחיפה אבל בין היתר היא גם עוסקת בתחום הקרקע, הדיור וזכות השיבה לגבולות 1948. לעמותה יש קבוצת נשים מקומיות שעובדת בשיתוף פעולה עם - - - פורום שזה פורום שמתעסק בנושא ניתוח דיור וקרקע בהקשר המגדרי כדי לקבל תמונה רחבה על הנכבה ועל ההשלכות העכשוויות שלה. כחלק מהעיסוק הזה העמותה הובילה קמפיין שנקרא - - - שבמהלכו פעלה קבוצת הנשים להעלאת המודעות לנכבה. הן גם עורכות סיורים למקומות בהם היו כפרים ערביים טרם מלחמת השחרור כדי להעלות את המודעות לנכבה ולזכות השיבה, הן מארגנות גם ערבים בנושאים הללו. במובן הזה הפעילות הזו מנוגדת לסעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, שם מדובר על הפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה ואחד מהדברים שמפורטים שם זה ציון יום העצמאות ויום הקמת המדינה כיום אבל. בשיתוף פעולה עם יושב-ראש הוועדה יזמנו פנייה של היועצת המשפטית לרשות המיסים עם חומרים שהועברו כדי שהיא תעשה בדיקה נוספת. אני אשמח לשמוע מרשות המיסים איפה הדברים עומדים. עוד דבר שמטריד אותי הוא עמותת "אימסח' דמעת אליתים". עמותה שמנוהלת על ידי ועד מנהל שיושבים בו מוחמד אל-רא'בי, אשרף - - ומוחמד יונס שהם גם חברי הוועד ומורשי החתימה של עמותה שמכונה "זכאאת אל קודס" שהיא עמותה ירדנית שהוקמה על ידי אכרים א-סברי, שייח קיצוני שתומך בפיגועי התאבדות. זה למעשה גוף צדקה של הוואקף בתוך הר הבית. מעבר לזה שיש גם פעילות פלילית של אחד מהוועד המנהל של העמותה, אשרף סלהאבה, שנעצר ב-2011 בגיל מעורבות באירוע סחיטה. בינואר 2021 מכשיר הפלאפון שלו הוחרם על פי צו בית משפט בעת פשיטה של המשטרה על מלון שברשותו, החשדות טרם פורסמו. הוא גם מתראיין בערוץ ירדני ומסביר את מטרות הפעולה שלו, פעולות למען יתומים במזרח ירושלים ובעיר העתיקה. הוא מסביר שהפעולות הן לצורך מימוש האחיזה הפלסטינית והאיסלמית של הערבים בירושלים. אלו דברים שלכל הפחות הם מטרידים ולכן פניתי ליושב-ראש הוועדה, בעקבות כך היועצת המשפטית פנתה לשאילתה לרשות המיסים כדי לבדוק באמת בדיקה נוספת. אשמח לשמוע מרשות המיסים איפה הדברים עומדים, תודה רבה.

אני אפרת לקס מהמחלקה המשפטית ברשות המיסים, אני נותנת ייעוץ משפטי במחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים. שתי העמותות שחבר הכנסת אורבך מדבר עליהן הועברו אלינו לבחינה רק בשבוע שעבר. מדובר במידע חדש שלא היה בפנינו כאשר העברנו את העמותות לאישור ועדת הכספים ואנחנו עדיין נמצאים בבחינה של המידע שנתקבל. אז אתם מושכים את זה.

אנחנו לא מושכים את זה, קיבלנו - - - לא, לא מאשרים את זה, אנחנו לא נצליח לאשר את זה. אין לנו עמדה עדיין. בסדר. כבוד היושב-ראש, אני יכול לומר מילה?

בדרך כלל הדיון מתנהל בצורה כזו שאני מציג את הרשימות ואתם יכולים לתת הערה על כל עמותה ועמותה. בסמכותכם לאשר או לא לאשר את העמותות.

סליחה,

46, שר האוצר באישור ועדת הכנסת. הסמכות היא של אישור או לא אישור. זו זכותכם המלאה. כל השנים נהגתי להציג את הרשימות ואם יש הערה לגבי רשימה אז אני צריך - - - אני רוצה לדבר על הנוהל שהציגה היועצת המשפטית של הוועדה. בבקשה. גבירתי היועצת המשפטית, אני שומע את דברייך ומקבל אותם, כידוע. אני לא מקבל את דברי בג"ץ, אולי תסבירי לי, ואני אומר מראש שלא בטוח שאבין. איך זה שנותנים לנו להצביע ואנחנו לא עושים כלום עם ההצבעה? ההצבעה שלנו נטולת משמעות. זה לא כמו שאמר ארז שאנחנו יכולים לאשר או לא לאשר, פעם זה היה כך. אני רק קראתי את לשון החוק. אם החוק מצריך את אישור ועדת הכספים של הכנסת , אם אנחנו מצביעים נגד, זה אומר שזה לא מאושר? ומה קורה הלאה? לא יכול להיות שיגידו לנו שבית המשפט אומר שאנחנו חייבים לאשר. זו בדיוק הסיבה שבגינה נקים את ועדת המשנה האמורה, אנחנו חייבים לעבור לדרך עבודה אחרת. יש פה חברי כנסת רבים וכל אחד רוצה לדעת אם האצבע שלו היא שלו או של בית המשפט. האם הוא יכול להצביע עבור מה שהוא מייצג? אם האצבע היא של חבר הכנסת אז יש עמותות שאנחנו לא רוצים ומי שרוצה יצביע נגד ואז נדע אם לפסול אותן או לא וזה לא יוכל לחזור מחדש לאישור. אם האצבע היא של בית המשפט אז תגידי לנו ולא נצביע. זה מה שאני שואל את היועצת המשפטית. הסמכות של הוועדה היא לאשר או לא לאשר. מה המהות של לאשר או לא לאשר? רגע, רגע, הוועדה יכולה להפעיל שיקול דעת אבל בית

הבחינה היא בחינה מפורשת של מסכת עובדתית או אם אנחנו מוצאים שלא ניתן להסיק שקיימים בעמותה קריטריונים שקבעה רשות המיסים בחוזר שלה. זה היקף שיקול הדעת שנקבע בחוק. גבירתי היועצת המשפטית, אני לא אמשיך לשאול אותך כי אני בטוח שגם את לא מרגישה נוח עם זה שאנחנו כחברי כנסת, אני מקבל את העמדה כי את אומרת, ואני מקבל את הדעה של הייעוץ המשפטי של הכנסת

איני מדבר אלייך כיועצת משפטית אלא אל חברי הוועדה. עולה מהדברים שנאמרו פה, מצד אחד מה שאומר ארז ומצד שני דבר בית המשפט, אומר בית המשפט שאנחנו לא רשאים שלא לאשר את מה שרשות המיסים מאשרת. הם הגוף שעשה את כל הביקורת ועליהם אנחנו חייבים לסמוך, אנחנו לא רשאים לא לאשר את זה, אתם חייבים לאשר את זה. למעשה בית המשפט אומר שהאצבע שלנו אצלו, בית המשפט מבחינתו רוצה גם את האצבע שלנו ולא רק את הראש שלנו. זה המצב הקיים וחשוב שחברי הכנסת יידעו, כשאתם מצביעים בעצם בית המשפט מצביע במקומכם. בואו נביא את המצב,

אני איתך ספציפית גם בעמותה הזו, אתה צודק במאת האחוזים, יש עמותות שגם אתה לא תסכים עליהם כמו מיסיון וכדומה. אני אומר שאנחנו צריכים להצביע נגד עמותות ספציפיות שאנחנו חושבים שהן לא טובות ונראה מה הם יעשו עם זה. ינון, אני מסכים עם רוב דבריך ולכן הקמנו את ועדת המשנה, כדי לפעול ולפתור את הסוגיה. כפי שאמרתי קודם, נכון למצב העניינים היום הוועדה יכולה להפעיל שיקול דעת רק בעניין המסכת העובדתית שהוצגה לרשות המיסים. במידה שעולים דברים שרשות המיסים לא בחנה אותם כשהיא בדקה את הרשימות (כמו מה שהציג חבר הכנסת אורבך) אז נצטרך להחליט מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מצביעים. אולי אתה יכול להסביר, אולי כחבר כנסת לחבר כנסת יש לנו הבנה פשוטה יותר, כשאתה הולך להצביע בעד מה זה אומר וכשאתה מצביע נגד מה זה אומר. אני מצביע שהשתכנעתי שהמסכת העובדתית שנבדקה על ידי רשות המיסים מאפשרת לעמותה להיות זכאית להטבות לפני סעיף 46. אתה אומר שאין לי שיקול דעת, אני רק אומר אם השתכנעתי מהבדיקה של רשות המיסים. איך שהדברים נראים היום, התשובה היא, כן. כלומר: הם צוחקים עלינו, אין לנו שיקול דעת.

המשפט מתערב בכנסת פעם אחר פעם, אין שיקול דעת. זה מה שאני אומר תמיד, אין לי אמון במערכת המשפט, אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם. לא תראה אותי בבית המשפט מיוזמתי, לא לוקח שום עתירה לשם, לא מאמין בהם. אין לי אמון במערכת המשפט, במיוחד בגלל המקרים הללו שהם לא נותנים לי כחבר כנסת, הם רוצים לקחת לי את היד והם רוצים לא לתת לנו את האפשרות להביע את הדעה שלנו ולהצביע במה שאנחנו מאמינים. זה בית המשפט, בית המשפט פוליטי, זו בושה וחרפה. - - - לא, עופר, לא בלאגן. בושה וחרפה אם זו ההתנהגות של בית המשפט, בושה וחרפה.

נעמה לזימי, בבקשה. רגע, לא סיימתי. אני עוד לא סיימתי את דבריי. יש פה - - - אני רוצה עוד משפט אחד - - - - - - ינון וניר, אולי נשאיר את שניכם לבד? לא, אנחנו צריכים קהל פה, עוד דקה אני מסיים. אני מסכים עם מה שינון תיאר פה, זה מצב לא נורמלי, בוודאי לא שאנחנו מקבלים רשימה וצריכים לאשר או לדחות את הרשימה כולה. ארז, קיבלתם מידע חדש, אתם מצפים מאיתנו שנאשר את העמותה ואם המידע החדש יתברר כנכון אז מה נוכל לעשות? אנחנו לא אומרים לכם מה לעשות, אנחנו פועלים לפי הנהלים.

בסדר, בית המשפט אומר לנו מה לעשות. כשנגיע לעמותות הללו מתוך הרשימה אנחנו ננהל דיון. נעמה לזימי, בבקשה. תודה, אני רוצה להגיד לך,

שאני מסכימה עם חלק מהדברים שאתה אומר ולכן הוקמה ועדת משנה, אבל בתי המשפט לא צריכים לעלות פה על המוקד כל פעם מחדש בצורה כל-כך לא פרופורציונאלית. מה זה - - - הם באים למוקד. ינון, לא הפרעתי לך, אני מדברת עכשיו. עם כל הכבוד הרבה מהפסיקות של בתי המשפט היוו פלטפורמה לחקיקה בכנסת, חקיקה חברתית וחשובה. כיום אנחנו מקדמים נושאים כמו מלחמה בהתעמרות בעבודה למשל שהגיעו לשיח הציבורי בזכות פסיקות של בית המשפט. מדינה דמוקרטית צריכה לדעת לשמור על העוגן הזה. מה שאמרת עכשיו עובר את

מופרך לחלוטין, ואני מאוד מקווה שתחזור בך. לא חוזר בי, בית המשפט הוא פוליטי. ינון, אתה יכול לתת גם לאחרים לדבר? ינון, נו, באמת. אתם לא תגידו לי מה להעלות על המוקד, הם באים אל המוקד. אני אגיד - - - ינון, רגע. בית המשפט - - - אין לי אמון בו. בסדר, אמרת. אמרת את דבריך, תן גם לאחרים לדבר. נעמה לא מסכימה איתך. - - - אין לי אמון במערכת המשפט. ינון, באמת.

לא, היא ביקשה שאני אחזור אז חזרתי. בסדר. נעמה, אני מבקש לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. זה שינון מתפרץ לא אומר שאתם צריכים לעצור אותי. קדימה, אף אחד לא עוצר אותך. בית המשפט, כמו כל גוף במדינת ישראל, צריך גם לעבור ביקורת וגם יש לנו ביקורת על המקום הזה. כשאנחנו דנים בסוגיה הזו, טוב שקמה ועדת המשנה, אבל תעשו רגע הפרדה. רבים מאיתנו לא ביקרו כל עמותה חרדית או כל דבר שלא בא לי טוב בעין או תחת המעטה האידיאולוגי שלי, זה לא הסיפור פה. כשעשינו את הדיון הקודם דיברנו על מעשים מפוקפקים שלא עולים בקנה אחד עם משהו שאני אמורה כמייצגת את החברה הישראלית להצביע בעדו. אם יש התנגשות לא בגלל אידיאולוגיה אלא בגלל סוגיות מהותיות אז יש כאן בעיה. עמותת "כייאן" היא עמותה פמיניסטית חשובה, אני גרה בחיפה והייתי פעילה באישה לאישה שנים, עשינו שם דברים רבים, הזכות להפלות, מעונות חרום לנשים מוכות ועוד כל העמותות הללו הן חלק ממה שנותן לנו היום זכויות ושוויון. תקראו את התפקיד של העמותה בוויקיפדיה, לי יש חברות פמיניסטיות ערביות שהעמותה הזו הייתה כר הפעולה הראשון שלהן למען נשים בחברה הערבית. לא ייתכן שכל מילה שלא מתאימה לעולם הערכים שלנו הופכת לכלי ניגוח. אם זה יקרה פה אז אני אתחיל לחפש עמותות אחרות - - - אבל זה לא קורה בדרך כלל, תסתכלי, הוא הביא דברים חדשים - - - ינון זה בלתי-נסבל, באמת, אתה לא יכול להתערב לכל חברי כנסת. אתמול לא נתתם לי לדבר, עכשיו אני - - - - - - ינון, בבקשה. לא, לא, לא, אני לא נותן לך זכות דיבור. - - - דברים חדשים על הנכבה - - - - - - מה שהוא רוצה - - - - - - לא כל דבר שנשמע לנו לא טוב אמור להיות כלי לניגוח. אולי בגלל זה בית המשפט מייצר פה מנגנונים שגם אם אני לא מסכימה עם חלקם, החשש הוא שיתחיל להיות פה פינג-פונג של שלילת עמותות, כל אחד על פי הנטייה שלו. לגבי עמותת "עד כאן" הסיפור פה הוא אחר לחלוטין, רק לאחרונה העברנו תחקיר חדש, מסוכן ומקומם על המנכ"ל של העמותה. אני מקווה שתתייחסו לזה. לא קיבלתי את התחקיר. קיבלנו, בוודאי, אנחנו דאגנו להעביר את זה בכל מיני ערוצים. הסיפור פה הוא אחר לחלוטין. זו לא ועדה שאמורה לנגח, גם מה שולדימיר יקים יהיה גוף מקצועי לניהול הדבר הזה, לא כדי לעשות גזרות - - - תודה רבה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה, אני נמצא בדיונים האלה המון זמן. ההרגשה שלפעמים מתבצע צייד מכשפות כנגד עמותות, בעיקר עמותות ערביות ועמותות שמאל. זה לא תפקידה של הוועדה. כמו שאמרה נעמה, אפשר עכשיו להתחיל לחפש מה עשתה בת דודה של סגן המנהל בעמותת ימין זו או אחרת. אחמד, פה מדובר בחבר ועד מנהל. לא דיברתי - - - אתייחס לכל נקודה. לגבי שתי העמותות שהציג יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת ניר אורבך. "אימסח' דמעת אל-יתים", אתה לא אמרת מה פירוש השם, אני אעזור ואתרגם. שם העמותה הוא: נגב את דמעת היתום, זה תחום הפעולה של העמותה. אני מכיר את העמותה, מכיר את האנשים שעובדים בה. העמותה הזו מטפלת ביתומים. נכון, הם יתומים פלסטינים, ערבים.

זה נורא כל כך? מתברר שהפלסטינים הללו בירושלים המזרחית הם פלסטינים, הווי אומר שהם רוצים לשמור על ביתם, זה פשע נורא. ודאי שהם רוצים לשמור על ביתם, אבל כל העבודה שלהם היא עבודה פילנטרופית כדי לתת סעד ליתומים פלסטינים בירושלים המזרחית. על העמותה הזו אתם באים להלין ולבצע כנגדה ציד מכשפות? ניר, זאת עמותה, נכון, הקראת את העובדה שמדובר בעמותה אסלמית, אדוני, אתה יושב-ראש ועדת הכנסת בזכות קולות של אזרחים חברי התנועה האסלמית. סליחה, אחמד, אתה מסלף את דבריו כי הוא לא דיבר על אסלם. לא דיברתי על אסלם. אני אומר לך שזו עמותה אסלמית. שנייה - - - אתה אמרת - - - שנייה, אחמד, שנייה אחת. - - - על המופתי דיברת - - - אחמד, חברים - - - אני לא - - - למרות הדברים הקשים - - - שנייה, אני רק מבקש לשים את הדברים בפרופורציה. אני מסכים עם דברי נעמה לזימי, היא אמרה שלא נעשה כאן ציד מכשפות. גם אני אמרתי, כי זו ההרגשה. ברור שלכל אחד יש העולם האידיאולוגי שלו, זה בסדר, לשם כך אנחנו חברי כנסת. יחד עם זאת, כפי שנאמר על ידי היועצת המשפטית, אנחנו כאן כדי לבדוק האם המסכת העובדתית נבדקה כראוי או שישנם דברים נוספים שכדאי לבדוק, זה כל העניין. כפי שעשינו בפעם הקודמת עם עמותת "עד כאן" שחברת הכנסת לזימי העלתה פה סוגיות שרשות המיסים לא בחנה עד לאותו רגע. ביקשנו לעשות בדיקה נוספת וזה הנוהל התקין. אני מבין שלכל אחד כאן יש אידיאולוגיה, גם לי, אבל הדיון הוא מנותק מזה ואני מבקשת לשמור על המסגרת האמורה. אז רק במסגרת הדיון אני רוצה לומר שעמותת אימסח' דמעת אל-יתים, מתוקצבת על ידי משרד החינוך של מדינת ישראל. העמותה היא בית ספר פעיל במחנה הפליטים שועאפת. העמותה מתוקצבת על ידי משרד החינוך ועל ידי תושבים והיא עושה עבודת קודש של ממש בטיפול ביתומים בבית הספר. לגבי עמותת "כייאן", מי שעושה מאמץ. קטן כדי לעקוב אחרי פעילות העמותה יודע שמדובר בעמותה חלוצית, פמיניסטית, מקדמת ענייני נשים, פועלת פעילות אמיצה נגד רצח נשים, הטרדה מינית. "כייאן" הן נשים ערביות פלסטיניות, הן לא מכחישות את זה, לא מדובר בארגון ציוני. מדובר בארגון ערבי-פלסטיני שמגונן על נשים מול הדברים שהזכרתי.

צריך על עמותות כאלה להודות, צריך להוקיר - - - אנחנו לא מנהלים פה דיון לגופה של העמותה. אנחנו מנהלים פה דיון האם כל המסכת העובדתית נבדקה או לא והאם יש דברים נוספים שכדאי לבדוק. אני יכול להתעכב על כל עמותה ולתת נאום אידיאולוגי אבל זה לא העניין של הדיון. היא הנותנת, אדוני היושב-ראש.

אני לא חושב שפעם נערך פה ציד מכשפות כלפי עמותה כזו או אחרת. תראה מה אתה עושה פה. - - - - - - מה זה קשור? בטח קשור, אתה לא רואה את עצמך? ממש לא היה פה ציד מכשפות, היה תמיד ענייני . אני רוצה - - - ינון, אתה מוביל אותו עכשיו אם לא שמת לב, תסתכל במראה. חבר הכנסת טיבי, משפט אחרון. אני אתרגם גם את ""כייאן"". "כייאן" ישות. אני לא מוכן, אני לא מוכן. אנחנו לא מדברים לגופה של הרשימה. היית מוכן שניר אורבך ידבר - - - לא ידעתי על מה הוא ידבר. נתת לו להשלים. אני ער לעובדה שאתה מנסה להיות שוויוני בהצגת הדברים. זו ישות של נשים אל מול הטרדות, מול רצח נשים. אם לא תתמכו ב"כייאן" אז אין לכם זכות לטפל בשום עמותה, תודה רבה. תודה רבה. עופר כסיף, בבקשה.

לא אחזור על דברי חברי, חברת הכנסת לזימי וחבר הכנסת טיבי שאני מסכים איתם. אלך לכיוון אחר: אני חושב שחבר הכנסת אזולאי הוכיח מדוע צריך בית המשפט - - - אחר כך אל תגיד לי לא להגיב. לא יכול להיות שמזכירים את שמי ואני לא אגיב. תהיה תגובה. עופר, דבר לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.

מלא עמותות שאנחנו צריכים לאשר ושממתינות לסעיף זה. אי-אפשר שכל אחד יפרוס את המשנה האידיאולוגית שלו.

עוד לא שמעת אותי. אל תנגחו אחד את השני. אני לא מדבר - - - הזכרת את השם שלו וזה גורם לו להגיב. דבר לעניין, בבקשה. אני רוצה להתייחס לדברים שהוא אמר. אין בעיה, קחו את הזמן, יש פה עמותות שמחכות. אסיים את זה בשתי דקות אם לא תפריע. אני לא מדבר לגופו של אדם, השאלה היא מה אותו אדם אמר. הדברים שהוא אמר, מעבר שהם מייצרים דה-לגיטימציה כלפי מערכת המשפט שאי-אפשר לעבור על זה לסדר היום - - - אם מותר לך לדבר על המשטרה אז מותר לי לדבר על בתי המשפט. אני אדבר גם על המשטרה וגם עליהם, אני יודע בדיוק את אתה פותח את הפה שלך על המשטרה. זכותי להגיד - - - זכותך לבקר, לא אמרתי לך לא לבקר. ינון, תן לו להשלים, בחייאת רבאק. יש הבדל בין לבקר לבין לעשות דה-לגיטימציה. גם לי יש ביקורת על מערכת המשפט, ועוד איך - - - אז בוא נשמע אותה, תן פעם אחת ביקורת על מערכת המשפט,

לא לעשות לה דה-לגיטימציה. זה לא הנושא היום, ינון. למה התחלתי לומר שדבריו של חבר הכנסת אזולאי מוכיחים שיש מקום לבית המשפט? אני לא עמותה, אתם לא הולכים לדון בי היום. הוא אומר, אני מצטט אותו, "על פי דעתי ואמונתי". אני מתחבר למה שאמר היושב-ראש, אנחנו לא צריכים לשפוט עמותות על פי אמונתנו ודעתנו. זה בדיוק הבסיס לציד מכשפות משני הצדדים. אנחנו צריכים להתייחס לתשתיות עובדתיות. זה מראה למה לפעמים יש מקום לעבודת בית המשפט. אתן שתי דוגמאות, הראשונה היא פסילת מתמודדים: מדוע בית המשפט יכול להפוך החלטה של ועדת הבחירות שמורה על פסילת מועמד או רשימה מלהתמודד? מדוע בית המשפט יכול להחליט במקרה שוועדת הכנסת - - - בגלל שזה כתוב בחוק. אני מדבר על הרציונל, חבר הכנסת גפני. מה הרציונל של שינוי החלטה של הסרת חסינות של חבר כנסת? כל זה הוא משום שלוקחים בחשבון שכולנו, גם אני דבריי נמסרים בגוף ראשון, כולנו אנשים פוליטיים, לכולנו יש הטיות פוליטיות ולא רק נטיות פוליטיות. הרבה פעמים אנחנו, גם אני, חוטאים כשאנחנו צריכים לקבל החלטה ולא מקבלים החלטה עניינית אלא על פי ההשקפות שלנו במקום על בסיס של תשתית עובדתית. הדבר הזה קורה בעת הסרת חסינות, פסילת מתמודדים, וגם כאשר מדובר בנושא שלפנינו. זו הסיבה לכך שיש מקום להתערבות של בית המשפט ויש לשמור על היכולת הזו ולא לעשות דה-לגיטימציה לבית המשפט, ואני לא מדבר על ביקורת שהיא תמיד לגיטימית ונדרשת.

משפט אחרון באמת: שמעתם את דברי ידיד חבר הכנסת טיבי לגבי שתי העמותות. אני מקווה שכולם יצביעו לגופו של עניין, לא על בסיס השקפה פוליטית או אידיאולוגית אלא על בסיס התשתית העובדתית בלבד שנוגעת בעמותות. שימו לב שתיקון 40 לחוק יסודות התקציב מדגיש שיש סנקציה כלכלית אם עמותה או גוף מסוים במהותו שולל את קיומו של מדינת ישראל וכן הלאה. זה לא המצב כאן.

חבר הכנסת גפני,

אדוני היושב-ראש - - - מה זה? אני מבקשת - - - בואו, תקשיבו - - - אבל

אני שקוף איתכם.

זאת הרשימה, מי שמנהל אותה הוא טמיר. אני קורא מה כתוב ברשימה, ואיני עושה תיעדוף. הסדר הוא: גפני, ג'ידא, ולדימיר, אימאן, מאיר. זה מה שכתוב פה. אני מבקש מכם, כל מי שרוצה להירשם, אל תפנו אלי, פנו לטמיר כדי שלא תבואו אלי בטענות. אני אעשה זאת בקצרה. השתתפתי בהצבעות על סעיפים 46 ו-61 במשך 30 שנים. אני לא זוכר מקרה אחד שהצבעתי נגד. כל העמותות הצבעתי נגד ומעולם השאלה הזאת לא עלתה לדיון עד שהגיעה עמותה אחת שנמצאת על סדר היום של הוועדה ולכן אתייחס אליה בנפרד. התחילו ויכוחים מהסוג שאנחנו מפתחים עכשיו, וקבענו נוהל על דעת היועצת המשפטית. הנוהל אמר שכדי לפסול עמותה צריך שני שליש חברי ועדה שמתוכם שליש חברי אופוזיציה. זה נעשה על מנת למנוע מציאות שאני בא עם השקפת עולם מסוימת, אומר אותה ופוסל עמותה. כמעט ואין אפשרות לפסול עמותה אלא אם כן כולם מתאחדים פה-אחד שזה לא המקרה של הסרת חסינות, הסרת חסינות החוק קבע שיש ועדת בחירות שמאשרת או לא מאשרת והחוק קבע שזה הולך לבג"ץ. החוק לא קבע לגבי הנושא של העמותות לסעיף 46. אנחנו קבענו את הנוהל הזה, גם קבענו אותו על דעת כל הסיעות בוועדת הכספים. הגיעה נציגת משרד המשפטים המכובדת ואמרה שאי-אפשר בשום אופן לפסול עמותה. שאלנו אותה: אם כך, מה החוק אומר ומה הסמכות של ועדת הכספים ולמה זה מגיע אל שולחן הוועדה. אם אין לנו סמכות אז אין לנו סמכות על שום דבר. לשם הנושא הטכני אפשר לקחת מזכיר שיבדוק האם הכול נעשה כחוק. יש את משרד האוצר ואת האגף שמטפל בזה. התברר שבמקרה הזה אין מדובר בבית המשפט אלא שזו עמדת היועץ המשפטי לממשלה. 60 עמודים האיש כתב למה אין לנו סמכות. זו פשוט בורות, האיש לא יודע על מה הוא כתב. כנראה שמישהו כתב את זה והוא חתם. מה זה הדבר הזה שאתה אומר שאתה לא מקבל את הנוהל? מישהו עתר לבג"ץ על הנושא שלו, מה זה קשור בכלל לנוהל? מי ביקש ממך לבקר אותנו על העניין הזה. דיברתי עם היועץ המשפטי ואמרתי לו שהוא יועץ משפטי של הממשלה ולא של הכנסת. לכנסת יש ייעוץ משפטי והנוהל האמור הוא על דעתם. מה הוא אמר לך? לא חשוב. למה, חשוב שיידעו. מה זה משנה.

לבג"ץ וזה פסק שאין לנו סמכות ושהנוהל הוא לא נכון. אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה. יש פה ויכוח על עמותות וזה יהיה מימין ומשמאל. אני מכיר את זה במשך כל השנים. אי-אשפר לפסול עמותות על פי הנוהל הזה אלא אם כן בא ארז אורעד ואומר שיש שם בעיות או שחבר ועדה מספר על חקירת משטרה כנגד עמותה ויש חשד לפלילים, במקרה שכזה מוציאים מהרשימה ומבקשים מארז אורעד לבדוק. אבל זה היה הנוהל, מה שאתה היום לוקח כמובן מאליו שזה לא נכון, זו טעות. אני מסיים, את מה שיש לי להגיד אומר בנושא השלישי של הדיון. אני אומר לך שזה עיוות של רצון המחוקק ורצון המחוקק בעניין הזה הוא חד-משמעי. צריך לפסול עמותה רק אם זה פה-אחד ואם זה לא פה-אחד שני שליש ושליש מחברי האופוזיציה, אי-אפשר לפסול, זה הנוהל. הנוהל הזה נפסל על ידי בג"ץ בגלל שהוא רוצה שכאן יהיה בלגאן וכאן יהיו ויכוחים והוא יבוא כאיש הנחמד ויגיד מילים יפות ואנחנו נצדיע. תודה רבה, חבר הכנסת גפני.

בג"ץ. ג'ידא, בבקשה.

אני מאמינה בשכל ישר ובנהלים. כך אני רואה את העולם. גם אני. שכל ישר אומר שכל ארגון שעוסק בפלילים או בפעילות לא חוקית צריך לבוא לכאן לדיון ואז אנחנו נחליט אם עושים לו בדיקה או לא. אני גם מאמינה שאם נתחיל בוועדה הזו או בוועדת המשנה לעשות ניתוח לכל עמותה, לי יש מלא מה להגיד על עמותות ימין, מלא, אני שלחתי אתמול מכתב לשר הביטחון גנץ בנושא של עמותת להב"ה. אם עכשיו נתחיל לעבור על כל העמותות שקשורות ללהב"ה אז יש לי מלא מה לעשות, אני לא מציע שאנחנו נלך לדרך הזו. זו זכותך המלאה, אם יש לך ספק לגבי המסכת העובדתית של העמותות שמוצגות כאן ברשימה מימין או משמאל, אז את מוזמנת להגיש את הספקות. שעוסקות בטרור יהודי, שעוסקות בפעילות בלתי-חוקית, שעוסקות בפלילים. אבל ממתי הרצאה בנושא הנכבה הפכה למשהו בלתי-חוקי. עם כל הכבוד, אני באה מחברה אזרחית, אני הייתי עם מנכ"ל של ארגון שהיו לנו ערבים שבהם עסקנו בנושא הנכבה.

אם כך, אז אתם מתייגים אותי כעוסקת בפעילות בלתי-חוקית ואני לא ידעתי מזה. לגופו של עניין לנושא "כייאן": "כייאן" עוסקים בפעילות פמיניסטית מבורכת, אני לא עודכנתי שפעילות בנושא של הנכבה היא לא חוקית. הרבה פעמים קשה לבלוע עמותות של השמאל ועמותות של הערבים קשות לבליעה אבל אני אומרת שלא נפתח את תיבת הפנדורה הזו וניצמד לשכל ישר ונהלים.

חבר הכנסת בליאק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שיש לי אמון מלא בבית המשפט ובבג"ץ. אני חושב שאנחנו כחברי כנסת חייבים לתת דוגמה בנושא הזה. בתי המשפט הם אבן היסוד של הדמוקרטיה שלנו, של זכויות הפרט, וחשוב להדגיש זאת שוב ושוב. כל מילה בסלע. לגבי ועדת המשנה: נקיים בשבוע הבא דיון, נבחן את הקריטריונים, נבחן את תיקוני החקיקה ונביא את המסקנות לפתחה של הוועדה. איני מכיר את העמותות ואת הפעילות שלהן ואני חייב להגיד שדעתי לא נוחה. ברפרוף קצר, ובלי לדבר על אידיאולוגיה, מצאתי כאן הרבה מאוד עמותות שמציגות מחזורים מצחיקים, בלי שום ניהול תקין, שבקושי קיימות. אני לא יודע אם אנחנו יכולים לאשר אותן. אני מקבל את המסקנות ואת הנוהל ששיקול הדעת שלנו הוא חלש כרגע ואני הולך לפי זה. אם וכאשר אנחנו נציע תיקוני חקיקה בנושא אז נוכל לשנות יותר,

אימאן, בבקשה. קשה לי לשמוע את כל מה שהיה כאן, גם צורת הוויכוח וגם הדיבור עצמו. אני חושבת שיש גוף במדינה שנקרא רשות התאגידים, גוף שבודק כל עמותה שמגיעה לקבל אישרו להקמת עמותה. לא רק זה, הבדיקה נעשית כל שנה, כל שנה. בודקת את הפעילות שלה, ההתנהלות שלה, התקציבים שלה, את מי שיושב בתוכה. אז אני לא מבינה איך אנחנו רוצים להגיד שזה התפקיד שלנו. יש לנו דעה ואני רוצה שתהיה לי דעה ושיקול דעת, ועל סמך זה אני רוצה להצביע, אבל השיח המתלהם הזה על כל דבר שהוא ערבי - - - לא היה פה שיח מתלהם,

לא היה פה שיח מתלהם? לא שמעתי מניר אורבך שיח מתלהם אלא רק הצגת עובדות. אני מבקש, סליחה, אם כל מה שאתה אומרת עכשיו את יכולה גם להשליך על עמותות שאת לא מסכימה איתן אז היינו צריכים בדיון הקודם לאשר את עמותת "עד כאן". לגבי עמותת "עד כאן" הועלו ספקות באשר למסכת העובדתית ולכן לא פסלנו את העמותה אלא הוצאנו אותה לבדיקה נוספת.

אם את מוכנה, צריך להשליך את מה שאת אומרת על כל עמותה. תגידי כן או לא. אני לא עושה איפה איפה. אני אומרת שצריך לבדוק את הדברים במהות שלהם. מה רע בעמותת "כייאן" שהיא מהראשונות בחברה הערבית שעבדה למען נשים בחברה הערבית, למה זה פסול. אתם רוצים להגיד שאני יהודייה, אני לא יהודייה, אני ערבייה-פלסטינית אזרחית ישראל, זה מה שאני ולא משהו אחר ולא אתנכר לשורשים שלי. אם אתנכר לשורשים שלי זו לא בעיה שלי אלא של החברה האזרחית. אני חושבת שהגיע הזמן שבחברה הישראלית יכירו שיש פה שני עמים שיש להם זכות. יש לי זכות מלאה לחיות פה, אני ילידה, אני לא יכולה לחיות בדיסוננס כזה ולא לזכור שיש לי שורשים כאן, זה בלתי-אפשרי. אם אתם תמשיכו לדחוק אותנו לכיוון הזה אנחנו נהיה במקום אחר. אנחנו באנו לכאן ואמרנו שאנחנו רוצים להיות חלק מהאזרחים שרוצים לחיות בכבוד. לגבי העמותה השנייה, דיבר חברי אחמד טיבי על העמותה. בית ספר ליתומים נזקקים, זו המהות שלו. לאן הגענו. בערבית יש פתגם שאומר

"אם המדינה לא לוקחת את האחריות אז ארגוני האזרחים עושים את העבודה". אני לא מבינה לאן אנחנו רוצים להגיע, קשה לי מאוד. אני שם לב לקושי שלך,

אבל דווקא ניר לא דיבר על המהות של העמותה. הוא דיבר, הוא רצה להגיד שזו המהות של העמותה ולכן צריך לפסול אותה. הוא דיבר על אנשים בוועד המנהל והוא דיבר על חקירות פליליות. הוא דיבר על זה ואי-אפשר להתעלם מזה. אני הבנתי שדובר על המופתי הראשי, אכרם א-סברי, כאילו הוא הפך לדמות שהיא לא חוקית. הוא לא אמר זאת, למה אתם מסלפים את דבריו? זה מה שהבנתי מהדברים. תקשיבי, אני מכיר בזכות שלך לשוויון ואנחנו שותפים באותה הקואליציה, ואני מכבד אותך ומכבד כל אזרח באשר הוא, אבל אי-אפשר לעשות פה איפה ואיפה. כשעשינו פה דיון על עמותת "עד כאן" היה לי קשה מאוד, אני שתקתי,

כי היה ספק לגבי המסכת העובדתית. לא אמרתי מילה אחת על ההשקפה האידיאולוגית שלי, לא אמרתי מילה אחת על מה שאני חושב עליהם. כל זה כי אני בכובע של יושב-ראש ועדה שיש לו שיקול דעת מוגבל. לכן אני לא אתן לדבר למהות העמותות אלא אך ורק על הבדיקה של העובדות. לכל אחד יש פה אידיאולוגיה. גם לך יש, ואני מכבד זאת, אבל מבקש לכבד גם את שלי. מאיר יצחק הלוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדלג על פינת הפרגון, אני רוצה להתייחס לגוף התהליך. אני מתחבר למה שאומר ולדימיר שאנחנו צריכים גם לכבד את אושיות הדמוקרטיה כמו בית המשפט וכן הלאה. גם הכנסת היא אושיית דמוקרטיה, גם את הכנסת צריך לכבד. בג"ץ לא מכבד את הכנסת. לא סיימתי את דברי. הוא יגיד את זה, אתה חושב שהוא ידלג על זה? מה קרה לך? אני מביא את המטען מהרשויות המקומיות, אחד מהנושאים המורכבים והקשים הוא ההתייחסות לנושא התמיכות. תמיד מצאנו את עצמנו מסובכים שם כי הדברים לא היו ברורים דיים. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני חושב שדיון עומק בסמיכות לזה שאנחנו צריכים לאשר היום תקציבים, לא יכול להיות דיון אפקטיבי. אנחנו צריכים לבודד דיון שמתייחס רק לקריטריונים, תבחינים, אישורי ספרים, ניהול תקין וכדומה. הסמיכות מייצרת לחץ שלא מאפשר דיון אפקטיבי. הצעתי, ואני מתחבר לכל מה שאמרו החברים, יש לכנסת הרבה מאוד מה להגיד. צריך דיון שמתמקד בנושא התמיכות לעומק הדברים. שלא יהיה כאן פירוש רש"י ולא שום פירוש אחרי, שהדברים יהיו ברורים גם אם צריך לשבת על זה חצי שנה. לגמור את זה אחת ולתמיד, אחרת אנחנו נשב פה עוד 20 שנים,

כל אחד יביא את האידיאולוגיות שלו וזה לא ייגמר.

ארז אורעד, בבקשה. על סדר היום יש שלוש רשימות שעומדות לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת. ברשימה הראשונה יש את עמותת המצפה לישראל שנמצאת ברשימה נפרדת. יש רשימה לפי סעיף 61 לעניין חוק מיסיו מקרקעין שמספרה 19101021. הרשימה השלישית שבה אנחנו דנים כעת היא רשימה לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לאישור מוסדות ציבור שהמספר שלה הוא 19100821. אני מביא את הרשימות לאישור ועדת הכספים. אתם יכולים לשאול מה

לעניין העמותות שבסעיף 46, בבקשה. יש שאלות לגבי הרשימה בסעיף זה? פרט לשתי עמותות שעוד מעט נחזור אליהן. לעניין עמותת אימסח' דמעת אל-יתים, בבקשה. עמותה זו, לפי התיאור שגלוי וידוע לכל הציבור באתר גיידסטר,

אני לא אקריא את כל החומר שיש לי כאן אבל מכיוון שנדרשתי לעשות בדיקה חוזרת אז נכנסתי לעומקו של עניין וראיתי שיש לה אישור ניהול תקין. זה אומר שהיא עברה את כל השלבים של רשם התאגידים. לא מצאנו ביקורות שהראו דברים

השאלה היא לגבי המסכת העובדתית של הוועד המנהל בגוף שהוא למעשה ירדני שפועל נגד האינטרסים של מדינת ישראל. זו השאלה, זו גם ההגבלה של התחום שאני שואל.

לא מדובר פה בשלילת עמותה אלא בהענקת הטבה נוספת של המדינה לעמותה. גם לא שלילת הטבה,

- - - התרומות של העמותה ואני רואה שיש תרומות מארגונים בחוץ לארץ,

זה לא יאומן.

אז - - - מה הקשר אבל, הוא מביא את זה כאילו אם יש יהודים - - - הוא רק מציג את

וזה לא פוליטי מבחינתי, אם אני ארגיש שאין לי מענה אז אצביע נגד כל החבילה כולל עמותות פוליטיות שאני רוצה לקדם. הנושא של חיזוק הנכבה, חברת הכנסת זועבי,

על איזו תמיכה אתה מדבר, אתה יכול לתת דוגמה?

מקשיבה. ארז, חזור בבקשה לעמותה 64 ותגיד מאלו משרדי ממשלה העמותה הזו קיבלה תמיכה בשנה הקודמת. העמותה האמורה קיבלה תמיכות ממשרד החינוך וכן מרשויות

במהלך הזה פעלו שם אנשים להעלאת המודעות לנכבה. עכשיו, חברת הכנסת זועבי, מה לעשות שפעילות שכזו היא בניגוד לחוק יסודות התקציב? זה לא נכון. - - - תנו לי רק רגע אחד.

"אמסח דמעת אל-יתים" קיבלה תקציבים ממשלתיים. עמותת "כייאן" שזה אירגון - - - לא קיבלה. אתה מתכוון שבגלל שזה בית ספר קיבל ממשרד החינוך?

מה הקשר, זה לא קשור בכלל.

- - - חד-משמעית קשור. קשור ועוד איך. זה לא קשור לחוק, אני

אפרת, תקשיבי לי רגע, את אמרת "לא מסירים" התכוונת שזה שהעמותה עוברת לבדיקה לא אומר שפוסלים

אני אביא לך תחקירים. קטי - - - הערבים במדינת ישראל ובכלל - - - - - - תחקירים. יש להם מכתבים, שיבדקו אותם,

שיבדקו ונחזור לפה. אני עונה לנעמה. קטי, מה שאתה עושה זה עבירה פלילית, חאלס. תסביר למה.

ואז היינו מוציאים את העמותה בלי לבדוק, היינו מפנים לארז לבדיקה. זה לא היה רק מיקי לוי אבל הוא היה מאוד דרמטי

אם זה נכון וכולי.

למרות שיש לי הרבה מאוד מה להגיד

האידיאולוגי של העמותה. תגידי, יש לך במה בשביל להגיד.

אני אומרת שדין עמותת "עד כאן" זהה לעמותות שלפנינו אם "עד כאן" הופנו לבדיקה נוספת, ארגון של קצינים במילואים שפועלים,

אני אומרת שדין "עד כאן" הוא בדיוק כמו דין שתי העמותות הללו.

כפי שפועלים בנושא עמותת "עד כאן" יש לפעול לבדיקה בנוגע לשתי העמותות שאנחנו מדברים עליהן כרגע, תודה. תודה רבה. יש הרבה צדק בדברייך, יש רק דבר

אם אתם חושבים שאנחנו בובה,

אז אני לא אגיד כלום כי גם כך הדבר לא רלוונטי בעניין הזה של העמותות. לא יכול להיות שלוקחים לי את האצבע וחותכים

אני מבקש מנציגי רשות המיסים לחזור לכאן אחרי בדיקה מהר ככל שניתן. אנחנו עוברים לסעיף הבא. רק נזכיר שההצבעה הייתה על הצעת אישור מוסדות

הנזכרת. נעבור לנושא הבא,

מקרקעין. ארז

מס שבח שזה המון כסף יש המון עמותות - - - זה פטור ממס שבח? זה פטור ממס שבח אם לפי - - - לפי התנאים של סעיף 61,

יש שם את ההקלות שניתנות מכוח חוק נפרד,

מיסוי מקרקעין, שגם מדבר

ערן יעקב כותב לך שאישורו של המוסד מותנה בכך שהוא לא ישנה את מטרותיו כפי שהן רשומות בתקנון. אגב, הם שינו את התקנון שלהם בעקבות הערות של משרד

הילדה: "איני מאמינה בזבל הזה ולא להתקשר אלי שוב" וטורקת. ההורים מגישים תלונה במשטרה על כך שנציגי מסיון ניסו לפתות את הבת שלהם שהיא קטינה ועל פי החוק

לפנינו החלטת הביטוח לאומי בעניינו

הביטוח הלאומי הכיר בו כי הוא היה בכת עדי השם,

מצפה ישראל, על זה מדובר.

עמותת מצפה לישראל והכת הנזכרת זה היינו הך. אלו דברים חדשים שלא היו בפנינו בפעם שעברה. הרב גפני הביא אותם והוא עשה עבודה בעניין הזה. דברים חשובים - - - אצל הרב גפני הביאו אבא

כל השנים התגורר שם, קיבל אוכל ועבד כפקיד בהתנדבות. לאחרונה התחברו חרדות סביב האידיאולוגיה שלו ושל כת עדי השם. הדבר מתבטא בהתקפי חרדה ומחשבות טורדניות. יש מכלול שלם של דברים

זו תביעה אזרחית? הפצת משנתה המסיונרית של הנתבעת, בתפקיד זה נדרש התובע לבצע כ-130 שעות חודשיות בעבודה שכללה מעבר מבית לבית ושיח עם אנשים במטרה לשכנעם להצטרף לקהילת עדי השם. במסגרת פעילותו זו הסדירה הנתבעת לתובע מגורים באשקלון. הכול נמצא בכתב התביעה בבית הדין

תודה. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה.

אני מכיר את החומר באופן אישי, עברתי עליו ואני רוצה להגיד שזה רק חלק מהחומר שנמצא, יש עוד

זו לא התקפה על הנצרות, זו לא התקפה זו לא התקפה על אמונות, זו הזכות של העם היהודי להגן על עצמו במדינתו ולהגן עליו בשיתוף פעולה שחוצה את הקווים הרגילים של הפוליטיקה". את הדברים הללו אמר יאיר לפיד בוועדה.

גם חבר הכנסת גפני אמר שאביו של יאיר לפיד היה מתנגד למיסיון. אני חושב שהמיסיון זה דבר שהוא הרס, חורבן,

ואם אנחנו מביאים ראייה מאדם שהוא קיבל נכות,

בעלמה, הווי אומר שכת זה דבר שהוא נוגד את החוק. הווי אומר שלעמותה הזו אסור לקבל בשום צד ואופן שום סיוע מהמדינה, לא ישיר ולא עקיף. אני מבקש מחברי הוועדה להיות עם הלב שלהם ועם האמונה שהעם היהודי זכותו לחיות במדינה שלו ושאף אחד לא יכול לקחת לו את היהדות

הטענות שהושמעו כלפי עמותת "מצפה לישראל", אנחנו שומעים עכשיו אנשים חדשים וזהויות חדשות אבל הטענות הן טענות ישנות מאוד שבדקנו. הוזכר פה הדיון הקודם שעלה אבא שאמר שהבן

הבקשות שלנו מהעמותה נתקיימו במלואן,

מה ביקשתם להסיר? פנייה לקטינים, פנייה לבני נוער לדבר עם חבריהם לדבר על העמותה.

נכון, אבל לא מדובר בדברים

שנייה, חבר הכנסת גפני, אני רוצה תשובה. תשמע, אני צריך עצבי ברזל כדי לשבת פה.

לב.

הכי רחב שיכול להיות.

למה אתם בורחים מהמציאות? למה את בורחת

אז תגידי שזה משהו אחר? במקרה שלנו אדם לא רצח אדם אחד ולא רצח אחר כך בן אדם אחר. הם הודו, הנה, המסמך פה. אמרנו שלא הייתה עבירה פלילית. אבל יש פה מסמך שהם הודו שהם מדברים ואמרה זאת אפרת לקס. אני הקראתי מפה ואני

משרד המשפטים, בבקשה. אומר שוב: הוועדה צריכה להחליט ביחס לנוהל של עצמה מה עולה כדי עובדות חדשות שמאפשרות לוועדה לא לאשר את העמותה - - - הוועדה יכולה להחליט. הוועדה יכולה

אני לא יכול לבדוק פה,

עליה. לאור מה ששמעת פה. כרגע אין לי את הנתונים

אילו היה חשש לפעילות לא חוקית מכל

אתה מכיר את העובדות האלו? לא. היית בוחן אותן? מן הסתם.

עובדות חדשות שלא נבחנו וצריך לבחון אותן.

יש פה פנייה לקטין,

למה לא? אם האב נמצא - - - זה לא קו הדמיון. אני לא סבורה שהפנייה מהווה עבירה על חוק העונשין. אבל כל הביסוס שלך היה, גם עכשיו כשבאת ואמרת שהביסוס העובדתי שלי היה דבר